שלום חברות, סוף סוף הדיון הזה שחיכינו לו הרבה זמן מתקיים. לפני שאני אפתח את דבריי אני אספר שכבר בכנסת הקודמת אני פניתי לוועדת הבריאות בבקשה לקיים דיון ייעודי על אנדומטריוזיס כדי שנדבר על התופעה

היעדר הכרה וחוסר